את החלק השני שלא בחוק ההסדרים. הוא נמצא בוועדה, אבל הוא לא בחוק ההסדרים. הצוות התחיל לשבת על מנת לנסות הגיע להסכמות.